הצעת תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), (תיקון) התשפ"ג-2023. זה מה, בעיריית תל אביב שמצלמת כל היום? יש היום כבר חוק ותקנות שמדברים על רשויות מקומיות לרבות עיריית תל אביב ועכשיו בעצם התקנות האלה נועדו להתאים את התקנות לתיקון שעבר בחוק ההסדרים לפני כמעט שנתיים, שמאפשר בעצם למשרד התחבורה לאכוף גם הוא באמצעות מצלמות. אז למה זה בידי רשות מקומית? אז אני אולי אני אקדים רגע - - - הכוונה פה לשתיים פלוס, שלוש פלוס כל הדברים האלה?

גם שתיים פלוס שלוש פלוס, גם בנתיבים עירוניים. אז לא מדובר פה על עיריות אלא דווקא על - - - על משרד התחבורה. בין-עירוני?

לאו דווקא בין-עירוני זה יכול להיות גם עירוני. כאשר העירייה בעצמה לא מבצעת אכיפה משרד התחבורה יכול להיכנס, ואם העירייה רוצה להיכנס ולעשות את האכיפה בעצמה היא מודיעה למשרד התחבורה והוא יוצא החוצה. זה מופיע כבר היום בתוך הפקודה, בתוך החוק הראשי. כל מה שאמרתי עכשיו מופיע בחוק הראשי. שרת התחבורה יכולה להסמיך מפקחים לבצע את האכיפה הזאת באמצעות מצלמות. יש לנו היום תקנות שמדברות על רשויות מקומיות בלבד, ובעצם התיקון הנוכחי נועד לעשות התאמות - - - אותו תשלום קנס?

הכול אותו דבר. כמה 500 שקל? אני מודה שאני לא זוכרת אבל אנשי משרד התחבורה פה אתנו. אני רק אסביר למה משרד המשפטים מציג את התקנות. בעצם באכיפה באמצעות מצלמות יש היבטים של פרטיות ולכן התקנות האלה ספציפית שמדברות על מה עושים - - - הבנתי. איפה משרד התחבורה? הם לא התחברו לזום, זה טיבו של הזום. מה זה לא התחברו? כתבו לי שמחכים שיתחיל. אולי צריך להכניס אותם? כמה היום הקנס? 500 שקל? טוב, תתחילו לקרוא בינתיים. הבנתי שאין הערות ליועצת המשפטית, הכול מוסכם. אז בסדר קדימה. בתוקף סמכותי לפי סעיף 27א1(יד) לפקודת התעבורה (להלן, הפקודה),

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: תיקון השם בתקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע"ז- 2016 (להלן, התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "בידי רשות מקומית" יבוא "בידי רשות אוכפת". תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות העיקריות - בהגדרה "אחראי"- האמור בה יסומן (2) ולפניו יבוא: "אחד מאלה, לפי העניין: במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים- כמשמעותו בסעיף 61ח(5) לפקודה,"; בפסקה (2), במקום "כמשמעותו בסעיף 27א1(ח) לפקודה" יבוא "ברשות מקומית - כמשמעותו בסעיף 27א1(ח) לפקודה";

"מאגר הצילומים", במקום "רשות מקומית" יבוא "רשות אוכפת"; אחרי ההגדרה "מאגר רשות הרישוי" יבוא: ""מפקח" עובד הרשות המקומית שהוסמך כאמור בסעיף 27א1(ב) לפקודה, או עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שהוסמך למפקח כאמור בסעיף 61ז לפקודה, לפי העניין,"; אחרי ההגדרה "עבירה" יבוא: ""רשות אוכפת" רשות מקומית או משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי העניין," כאן הקראתי תיקון שנעשה אחרי השיח עם הייעוץ המשפט לוועדה, שבוא אמרנו שנפנה למשרד התחבורה באופן כללי ולא ליחידה ספציפית, במקרה שיהיו שינויים ארגוניים אנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו דווקא למבנה ארגוני מסוים. ההגדרה "פקח של רשות מקומית" תימחק. תיקון תקנה 2 3. בתקנה 2(א) לתקנות העיקריות - ברישה, אחרי "לפי סעיף 27א1(יב) לפקודה" יבוא "או הוסמך מפקח לפי סעיף 61ז לפקודה"; בפסקה (3), במקום "הרשות המקומית" יבוא "הרשות האוכפת". אני אעצור רגע ואגיד שכל התיקונים שעשינו עד עכשיו הם תיקונים טכניים מ-"רשות מקומית ל-"רשות אוכפת", והגדרנו רשות אוכפת הן כרשות מקומית והן כמשרד התחבורה. תיקון תקנה 3 בתקנה 3 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א) - במקום "תציב רשות מקומית שלטים" יבוא "תציב הרשות האוכפת את התמרור המיועד לסימון מצלמה למטרות אכיפה"; המילים "בכתב ובתמונה" יימחקו, כאן זה תיקון שמיועד לשקף את זה שיש כבר תמרור ייעודי לסימון של מצלמה ולכן אין צורך במילה הכללית "שלטים". תיקון תקנה 4 5. בתקנה 4 לתקנות

ברישה במקום "רשות מקומית" יבוא "הרשות האוכפת". תיקון תקנה 5 6. בתקנה 5(א) לתקנות העיקריות, במקום "התקבל אישור המועצה והוכן נוהל לפי תקנה 2(א) רישה והוצבו שלטים לפי תקנה 3" יבוא "הוצב תמרור כמפורט בתקנה 3, הוכן נוהל לפי תקנה 11 ולעניין אחראי ברשות מקומית - גם התקבל אישור מליאת מועצת הרשות המקומית להפעלת סמכויות כאמור בתקנה 2(א)". תיקון תקנה 6 7. בתקנה 6 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א), במקום "רשות מקומית" יבוא "רשות אוכפת"; בתקנות משנה (ב), (ג) ו-(ד) במקום "הרשות המקומית" יבוא "הרשות האוכפת". תיקון תקנה 7 8. בתקנה 7 לתקנות העיקריות - בכל מקום, במקום "רשות מקומית" יבוא "רשות אוכפת"; בכל מקום במקום "פקח של רשות מקומית" יבוא "מפקח"; בכל מקום "הרשות המקומית" יבוא "הרשות האוכפת"; בתקנת משנה (ד), במקום "רכב שתועד בצילום כשהוא נוסע בנתיב תחבורה ציבורית אכן ביצע עבירה" יבוא "נסיעת רכב בנתיב תחבורה ציבורית שתועדה בצילום אכן מהווה עבירה"; בתקנת משנה (ה), במקום "רכב עבר עבירה" יבוא "נסיעת רכב בנתיב תחבורה ציבורית שתועדה בצילום אכן מהווה עבירה"; בתקנת משנה (ו), במקום "רכב לא עבר עבירה" יבוא "נסיעת רכב בנתיב תחבורה ציבורית שתועדה בצילום לא מהווה עבירה"; בתקנה משנה (ז), במקום "לפי סעיף 27א1(יא)" יבוא "בגין הודעת תשלום קנס שנמסרה לפי סעיף 27א1 או סעיף 61ח לפקודה,

אז כאן יש כמה תיקונים, סעיפים קטנים 5,4 ו-6 הם תיקונים לשוניים: במקום "רכב עבר עברה", "רכב לא עובר עברה", נועדו להתאים את הלשון לכך שיש עברה שנעברה באמצעות נסיעת הרכב. והתיקון האחרון הוא תיקון שנוסף בעקבות הערות היועץ המשפטי לוועדה, שוב עניין תיקון של ההפניה. מאחר ש 27א1 (יא) לא מתייחס למשרד התחבורה, עשינו כאן תיקון שוב טכני לסעיף. תיקון תקנה 9 9. בתקנה 9(3) לתקנות העיקריות, במקום "שלטים" יבוא "תמרורים". תיקון תקנה 11 10. בתקנה 11 לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (א), במקום "רשות מקומית" יבוא "רשות אוכפת"; בתקנת משנה (ב) - במקום "פקחים של הרשות המקומית, היועץ המשפטי לרשות המקומית, עובדי אגף מערכות המידע ברשות המקומית ועובד הרשות המקומית" יבוא "מפקחים, היועץ המשפטי לרשות האוכפת, תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי , תשמ"ב-1982, הפועל מטעם הרשות האוכפת ולצורך מילוי תפקידו לפי פרק ז' לחוק האמור, עובדי אגף מערכות המידע ברשות האוכפת ועובד הרשות האוכפת"; במקום "סעיף 27א1" יבוא "סעיפים 27א1 ו-61ח". תקנה 11 מדברת על מורשי הגישה לצילומים. התיקון המהותי שהוסף פה בעקבות ההכנה לדיון הוא הוספה של תובע שיהיה גם הוא בעל הרשאת גישה לתצלומים, מאחר ומפקח ויועץ משפטי לא בהכרח מכסים את כל האפשרויות ורוצים לאפשר גם להסמיך תובע לעניין הזה. אז אני מסכם, אותן תקנות כמו הרשות המקומית בתיקונים המחויבים כדי שאפשר יהיה להטיל קנסות ע"י משרד התחבורה על נתיבים שלהם או על נתיבים שהעיריות לא אוכפות.

אבל אם העירייה לא אוכפת למה אתם צריכים להיכנס בנעליה? אז כמובן משרד התחבורה יידע להסביר את זה טוב יותר. אבל אני כן אגיד ככה במשפט אחד שבשנים האחרונות ישראל השקיעה באופן מאוד מסיבי בהקמה של נתיבי תחבורה ציבורית, אבל אין בהם היום מספיק אכיפה. אין גם מספיק נתיבים. לא רק אין אכיפה. כל הזמן אתם מדברים רק על מה שמתאים לכם. אבל את לא אחראית על זה, זה נכון. אני משרד המשפטים.

מאה אחוז. היועצת המשפטית משהו את רוצה להגיד? אנחנו ישבנו ומה שכתוב חלק מההערות שלנו התקבלו, ומסוכם עלינו. אני לבד, אז התקנות עברו. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:00.